בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו פותחים דיון שאני מאמין שיהיה קצר בהצעת תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"א-2020; ותקנות הפטנטים (נוהלי הרשות,

מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"ב-2022. אנחנו עוסקים בהתאמת שני ההליכים האלה, אחד על-פי חוק העוולות המסחריות והשני על-פי חוק הפטנטים לסדרי הדין האזרחיים. כיוון שמדובר בתקנות של משרד המשפטים אני מציע שעו"ד נועה מושייף, נציגת משרד המשפטים שנמצאת אתנו בזום, תסביר או תציג את התקנות, הערות של היועצת המשפטית וניגש להצבעה. בבקשה, גברתי. בוקר טוב לכולם. תודה רבה. כפי שאמר היושב-ראש, אנו עוסקים בהתאמת שני סטים של תקנות תקנות הפטנטים ותקנות עוולות מסחריות לתקנות סד"א כפי שתוקנו ב-2018, התקנות החדשות. תקנות הפטנטים עניינן בהתאמה של הליכי ערעור, סדרי דין ומועדים, הפניה לתקנות סד"א החדשות. השינוי המהותי הוא הארכה של מועד הגשת הערעור, 45 יום, כפי שקבוע בתקנות הפטנטים, ו-60 יום כפי שקבוע בתקנות סד"א החדשות, וביטול התקנה שעוסקת בדרי דין ואיחודה לתקנה אחת שתפנה לתקנות הסד"א. זה תקנות הפטנטים. תקנות עוולות מסחריות התיקונים כאן זה תיקונים של הפניות. התקנות מפנות לתקנות סד"א ועל כן צריך להתאים את ההפניות מתקנות סד"א, כפי שהיו בתוקפן לפני התיקון, לתקנות סד"א החדשות. בתקנה 1 יש הפניה לפרקים ט ו-י שעוסקים בחקירות חשבונות לבדיקת נכסים. אנחנו מתקנים את ההפניה להפניה לפרק ט בחלק ב בתקנות החדשות שעוסק בשאלונים, גילוי ועיון מסמכים. פרק י שעניינו חקירות חסויות ובדיקת נכסים, לא הועתק לתקנות החדשות. ממילא הסמכות של תקנה 1 שאנו מתקנים אומרת שלא תגרע מסמכויות בית משפט לפי סדרי הדין, כך שלא משנה שהפרק הזה לא קיים. זה לא משפיע מהותית על האמור בתקנה. תיקון תקנה 13 מפנה גם כאמור לתקנות סד"א הישנות. עלינו להחליט בעניין כונס נכסים לסימן ג פרק כח, ואנחנו מתקנים את ההפניה לסימן ד פרק טו וחלק ב בתקנות החדשות שעוסק בכינוס נכסים. תחילת התקנות, גם תקנות הפטנטים וגם עוולות מסחריות, התקנות יחולו על הליכים שנפתחו ביום פרסומן או אחריו, כלומר למשל בנושא הערעור, כאמור לפי תקנות הפטנטים, היו 45 ימים להגיש מועד ערעור. לפי תקנות סד"א יש 60 ימים להגיש ערעור. לכן לפי הוראות התחולה, אם ביום ה-44 מפורסמות התקנות, יש למבקש עוד 16 ימים במקום יום אחד.

אין דרך כשמבצעים התקנתם את תקנות סדר הדין האזרחי. אין דרך לבצע תיקון עקיף בכל התקנות? אנחנו מבצעים פה מעבר ידני קפדני על כל אחד מקובצי התקנות הרלוונטיים? ממה שידוע לי, בזמנו זו היתה החלטה של משרד מכמה סיבות. אחת, בסוף הבנו שיש המון-המון תיקונים לעשות. היה מאוד מורכב לעשות את זה בתיקון עקיף אחד. בנוסף, התיקונים הם יחסית קלים, במירכאות - הארכת מועדים, על שינוי הפניות. אבל היו תיקונים שהיו יותר מורכבים והיו צריכים טיפול יותר נקודתי. לשמחתנו, לא כל התקנות שלנו צריכות אישור הוועדה, מבחינת הקלות של התיקונים - רק תקנות הפטנטים ותקנות עוולות מסחריות, כך שתיקונים אחרים יכולנו לעשות בצורה קצת יותר נוחה. שווה לומר שבתיקון עכשיו של תקנות הפטנטים פעם נקבע מפורשות שזה 45 ימים, שזה היה כמו בערעור על בית משפט שלום. עכשיו אנחנו פשוט מפנים לבית משפט שלום כדי שאם יהיו תיקונים בסד"א, זה יחול אוטומטית. הערות שלך, היועצת המשפטית?

יש מישהו שביקש להתייחס באמצעות הזום?

אם כך אני מעמיד תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות,

מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021, להצבעה. מי בעד?

נעבור להצבעה על תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"א-2021. מי בעד?

שכל דיוננו יהיו פשוטים כך. תענוג לעשות אתכם עסקים. גם לנו, כמו תמיד. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:40.